אנחנו פותחים את הישיבה בנושא שעל סדר היום. אנחנו נאפשר לכל חבר ועדה לטעון עד שלוש דקות, אם הוא רוצה לטעון בנושא הזה. מי שלא חבר ועדה אם זה לא יהיה פיליבסטר אני אאפשר שלוש דקות. אם זה יחזור על עצמו אז מי שלא חבר ועדה אני אקצר את זמן הדיון שלו. תן לנו לדבר, אבי. אבל, אבי, אני ביקשתי הצעה לסדר. לא, אנחנו דנים בנושא שעל סדר היום בקשת פטור מחובת הנחה להצעת חוק יסוד: הממשלה שהונחה על שולחן הכנסת. בבקשה, קארין, שלוש דקות. - - - בבקשה, חבר הכנסת איתן גינזבורג. הבקשה לקבלת פטור להצעת החוק הזאת נובעת מהצורך הדחוף אחרי תקופה כל כך ארוכה נוכח משבר מאוד גדול ברמה החוקתית והפוליטית שאנחנו מצויים בו עם שתי כנסות שלא כוננו ממשלה ועקב התפשטות נגיף הקורונה אנחנו חושבים שיש חשיבות לכונן ממשלה כמה שיותר מהר - - אדוני, תדייק. אני רק מנמק. אני אפילו לא התחלתי לנמק ואתה כבר מפריע לי.

כשתבקש לדבר תקבל את זכות הדיבור.

מה - - - - - - קארין, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.

מה קרה? תמשיך. באמת - - - קארין, אני קורא לך לסדר פעם שנייה. אבי, אל תתחיל.

אני אוציא אותך מהאולם אם תפריעי לאיתן. נוכח העובדה שרוצים לכונן ממשלה אנחנו נמצאים בסד זמנים מאוד קצר בגלל הסיטואציה הפוליטית שאליה הגענו. אנחנו מבקשים פטור מחובת הנחה כדי שהכנסת תדון בהצעת החוק הזאת כמה שיותר מהר כדי שנצליח לכונן ממשלה יציבה שתשרת את המדינה על אף חילוקי הדעות הפוליטיים שברור שקיימים. אנחנו חושבים שכינונה של ממשלה היא דבר סופר דחוף מאוד משמעותי כי הליכה לבחירות רביעיות בעת הזאת עם הסיטואציה הבריאותית והכלכלית שקיימת ועם המשבר החוקתי שאליה נקלעה המדינה שבמשך יותר משנה לא כוננה ממשלה, ואנחנו נסמכים פה על ממשלת מעבר שמקבלת החלטות קרדינליות כלפי אזרחי ישראל, הגיעה העת לקבל את הכרעת הבוחר שקבע שזוהי הכנסת, זהו הרכבה, ולכן הממשלה תקום בוורסיה שתקום. לכן אנחנו חושבים שהחוק הזה שנחתם בידי סיעות המייצגות למעלה מ- 70 חברי כנסת, ראוי לה להגיע לפטור מחובת הנחה ולדון בה בכנסת בצורה יעילה ומהירה. תודה רבה. קארין אלהרר, בבקשה, יש לך עד שלוש דקות.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני שומעת את דבריו של חברי חבר הכנסת איתן גינזבורג ופשוט מתקשה להאמין. קודם כול מדובר בהצעת חוק שמשנה חוק יסוד

היינו מצפים שדבר בעל משקל כל כך גדול ידי על-ידי ממשלה. אבל זה לא בא על-ידי ממשלה ולא בכדי. אתם יודעים שהיועץ המשפטי לממשלה - - גם את - - - חוקקו בחוק פרטי. אל תפריע לי. כל זמן שלוקחים לי - - אני מבקש. אבל הוא צודק. הוא אומר עובדות נכונות.

קיבלת עוד חצי דקה. לא בכדי הדבר הזה בא בהצעת חוק פרטית. אתם יודעים יפה מאוד, ואני מצפה שגם הייעוץ המשפטי של הכנסת ייתן דעתו על הקשיים המשפטיים הגדולים מאוד שהצעת החוק הזאת מעוררת. נתחיל במסגרת מדובר בהצעת חוק שמשנה את שיטת המשטר בישראל. במקום שהבחירות יתקיימו אחרי ארבע שנים כמו שקבוע בחוק, אתם באים ואומרים מי אתם? מי אתם שתקבעו לנו? אנחנו קובעים שלוש שנים. מה רע? מתאים לנו. מתאים לקונייקטורה הפוליטית שלנו. אתם מתעלמים מהדבר שלו אתם טוענים. אתם טוענים שאתם רוצים יציבות? אם הייתם רוצים יציבות אז בואו נלך על ארבע שנים. אני לא רוצה להיכנס לכל הטיעונים שהצעת החוק הזאת מעלה. אבל די להראות את הדבר הבסיסי: אתם טוענים כל הזמן וזאת הייתה הטענה של חבר הכנסת גינזבורג לפטור מחובת הנחה שאנחנו צריכים את זה מאוד מהר כי יש משבר. אדוני היושב-ראש, אם יש משבר אתה יודע מה הייתם צריכים לעסוק בו קודם? הייתם צריכים לעסוק בעצמאים, הייתם צריכים לעסוק בהצעות החוק שעודד פורר רוצה להעלות מוועדת הכספים. אבל את זה אתם לא עושים. כי לא הקורונה בראשכם התפקידים בראשכם, המעון החלופי בראשכם - - יעשו את זה, יעשו. - - כל הדברים האלה לא מעניינים אתכם. אתם יודעים שהתקנות יחלפו מן העולם ואין שום סעד שאתם נותנים לאותם עצמאים. למה לא? צריך לדאוג קודם לג'ובים, לפינוקים, לעינוגים. זה דבר שמעניין אתכם. אל תבואו ותספרו לנו שהקורונה מעניינת אתכם. אל תספרו את זה גם לאזרחים. ועוד דבר אני רוצה לומר לכם אתם הולכים לשתק את הכנסת. זה מה שאתם הולכים לעשות. ודעו לכם, חבריי בקואליציה המתהווה, אתם תצטרכו לנהל יומן מתי ייתנו לכם בכלל לדבר. למה? כי מי שיקבע זאת הממשלה. אם יישאר בטעות חבר כנסת בלי כיבוד, בלי להיות יושב-ראש ועדה או בלי להיות שר או סגן שר לא ישאלו אותו מיהו או מהו. הבנתי שרוצים לפתור את בעיית האבטלה בישראל באמצעות חלוקת תפקידים של שרים וסגני שרים כי הרי על החוק הנורווגי ויתרתם - - יש לך עוד חצי דקה. אני עוד לא סימתי. יש לך עוד חצי דקה. אני רוצה לומר לך, אדוני, שאני מתביישת. אני מתביישת בזה שהייתי שותפה לדרך שאנשים שהתאספו כמו סטייק. אין לי מילה אחרת לדבר הזה. הערכים הגדולים שבשמם דיברתם: שלטון החוק, שמירה על הדמוקרטיה איפה זה ואיפה אתם היום? מה אתם לא תוותרו עליו? כל זה כדי מה? נעזוב את ראש הממשלה עם כתבי אישום מה קיבלתם? תפקידים? מכוניות ומזכירות? אבי, אתה הולך להיות שר משפטים של לא יותר מהרמות כוסית. שמו לך בייביסיטר יושב-ראש ועדת חוקה יהיה של הליכוד. אולי יתנו לך לנאום איזה נאום. וגם עליו, כנראה, תצטרך לקבל אישור. אני מציעה לכם תעשו חושבים, תלמדו את הדברים לפני כן. אתם עושים טעות. זאת בכייה לדורות. אסור לעשות את זה ובטח לא בתקופת הזמן הזאת. עדיף מלהיות אנרכיסטים וללכת לבחירות ועוד בחירות ועוד בחירות. נא לסיים. תן לי להשלים את המשפט. גם אם הקואליציה מפריעה לך אתה צריך להחזיר לה את הזמן. יש חוקים בעסק הזה.

או חבר הכנסת לפיד. - - - אבל עכשיו אתה מפריע לה, יאיר. נכון, אבל את הזמן שלי אתה לא צריך לתת לה. כשהקואליציה מפריעה לה צריך להזמין לה את הזמן.

אני נתתי לה כבר מעבר לזמן. שלא יתאפק, הכול בסדר. מתי בפעם האחרונה היית בוועדה? אה, אח שלי, גם אתה פה, מיקי. ראיתי שאתה חתום על הצעת החוק במו ידיך.

אני אגיד לך מתי הייתי בוועדה. הייתי בוועדת הקורונה כי דיברתי על זה שאנשים עם צרכים מיוחדים - - הוא מחכה ל- 14 יום שיקבלו מנדט. חכו, חכו. - - לא מקבלים מהממשלה שלך מה - - - בגלל זה הייתי

- - - אלכס קושניר, אתה מקבל את זכות הדיבור.

חבר הכנסת לפיד, אפשר לסדר לכם סימולטור של בחירות. תמשיכו לשחק עם סימולטור של בחירות. אנחנו מתנצלים על זה. אני לא רוצה לקרוא ליאיר לסדר. משפט אחרון. למה משפט אחרון? לקחו לך זמן.

אתה לקחת לה זמן, יאיר. תנזוף בי. אני לא אנזוף בך אבל אני מבקש. - - - אדוני היושב-ראש, נגמרו ההפרעות? - - - - - - חבר הכנסת מיקי לוי, אני קורא אותך לסדר. וגם את יאיר אני קורא לסדר. - - - לדעתי, זה צריך להיות קריאה שנייה. אני מבקש לתת לקארין להשלים משפט אחרון. אני רוצה לומר את הדבר הבא - - מיקי, אני בטוח שאתה עוד תדבר. עידן, אני קורא גם אותך לסדר. ביקשתי ממנו להפסיק לדבר. אני לא יכול לשמוע אותך, אדוני היושב-ראש.

אני רוצה לעזור לך. מיקי מדבר לי ברגע, אני לא שומע מה אתה אומר.

קארין, בבקשה, משפט אחרון. אני רוצה לומר את המשפט הבא: תפסיקו לסמא את עיני הציבור ולספר לו שהברירה הייתה בין בחירות רביעיות לבין ממשלת מושחתים. היו עוד אלטרנטיבות למשל, הקפאת המצב לחצי שנה. לא רציתם את זה בחרתם ללכת ולהשתיק. תודה רבה. אלכס קושניר,

אדוני היושב-ראש, ההסכם שחתמתם עם הליכוד פתוח לפניי. אני רוצה להקריא את המשפט הראשון: "מדינת ישראל נקלעה למשבר היסטורי עקב התפשטות נגיף הקורונה ועקב המשבר החברתי, הרפואי והכלכלי שנובע ממנו". פה אני רגע אעצור. אני רוצה לעצור על המילה "כלכלי". אני רוצה שתסבירו לי איך יכול להיות שבמשבר הכלכלי הזה קמה פה ממשלה עם 36 שרים, 16 סגני שרים ומעון נוסף לראש הממשלה. הרי אם הייתם לוקחים אפילו משרד אחד ומוותרים עליו כולם מדברים כמה תעלה משכורת השר והלשכה והכול. אני כמנכ"ל משרד לשעבר לא מכיר שום משרד שאין לו תקציב של לפחות כמה מאות מיליונים. אז אם תיקחו את זה יחד הכסף הזה היה יכול ללכת לאותם חוקים שמקודמים היום על-ידי עודד פורר בוועדת הכספים. או אותה דרישה שלי שאני נלחם עליה לפחות חודש שדמי אבטלה ישולמו מהיום הראשון מה שהאדון קרעי בהתחלה לא הסכים איתי שקיים ועכשיו אני מאמין שהוא מסכים איתי - - בשביל זה יש הצעת חוק. אתמול ישבתי ודיברתי עם נציגי משרד האוצר והם אמרו לי, אנחנו חייבים לבחור. בוא תבחר בין מעסיקים לבין עובדים שמקבלים אבטלה. אז אני אומר, חברים, לא צריך לבחור. תוותרו לפחות על משרד אחד. לא 36, תעשו 35, ואז יהיה כסף לזה, ועוד משרד אז אולי יהיה כסף גם להגדיל את המענקים לעצמאים, ועוד משרד יהיה כסף לשלם לחיילים בודדים שעוד לא קיבלו כסף, ועוד משרד יהיה כסף לאותם קשישים שמחכים לעזרה. אז יש פה הרבה מאוד דברים לעשות. אני ממשיך לקרוא: "הגיעו ראש הממשלה, יושב-ראש הליכוד בנימין נתניהו ויושב-ראש כחול לבן, ראש ממשלה חלופי בנימין גנץ". יש לנו שני ראשי ממשלה ושניהם יושבים על ספסל. אחד יושב על ספסל הנאשמים והשני עוד מעט יישב על ספסל המחליפים. אז בואו נוותר על הספסלים האלה. אפשר להקים פה ממשלה, וכל האלטרנטיבה שאתם מנסים לצייר או זה או בחירות זה פשוט לא נכון. אני לא רוצה לדבר על אלטרנטיבות אחרות - - אתם הולכתם אותנו לבחירות שלוש פעמים - - שלמה, אני קורא אותך לסדר.

גם באלטרנטיבה הזאת שאתם רוצים להקים בואו תוותרו לסירוגין כל אחד על תפקיד, תקימו ממשלה של 18 שרים ותוכלו להתקדם. ואנחנו נהיה אופוזיציה עניינית. בכל מה שקשור ללחימה בנגיף קורונה אם נחשוב שזה נכון נתמוך, אם מדובר בריבונות בבקעת הירדן אנחנו נתמוך. אבל בבזבזנות הזאת שלכם וברמיסת הדמוקרטיה אנחנו לא נתמוך. תודה רבה. תמר זנדברג, בבקשה.

עמדתנו ידועה בעניין הריבונות. אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. אני רק מתקן.

בבקשה, תמר.

לפרוטוקול. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, השקט והסדר שהדיון מתנהל פה עומד בסתירה לשמות שנעשות פה בכנסת ובמדינת ישראל, בדמוקרטיה הישראלית ובכל מה שהבטחנו כולנו לציבור. אני רק רוצה להתחיל מרשימת היוזמים של החוק הזה שמתבקש לו פטור מחובת הנחה: איתן גינזבורג - - יש לך שלוש דקות. שלוש דקות. זאת רשימה של לא מעט, אבל נמצה מה כל אחד מאלה שחתומים פה הבטיח לציבור,

איתן גינזבורג, אתה הבטחת ממלכתיות, זכויות להט"ב, הבטחת אמון הציבור, דרך ישרה איפה כל הדברים האלה בממשלת השחיתות?

בשביל להיות ראש ועדה? זה שווה את זה? שווה לרסק ככה את התקווה של יותר מחצי מהעם הזה, יותר מחצי מהציבור הזה שהצביע לממשלה אחרת. ואל תרמו את עצמכם. אותנו אתם לא מרמים. אל תרמו את עצמכם שזה ממשלת אחדות כי זה לא זאת ממשלה ליכוד וזה ממשלת נתניהו. אל תרמו את עצמכם שזה ממשלת חירום כי זה לא. שעת החירום היחידה פה היא איך להציל את ביבי ממשפט. ואת זה אתם הופכים לשטיח. פשוט שטיח. מנגבים עליכם את הרגליים ונכנסים פנימה. תתביישו. מיקי מכלוף זוהר אין טענות. הבטיח קיים. כל הכבוד. נכון. מילה של מיקי זאת מילה. - - - אין מחיאות כפיים בוועדה.

הבטחת לבוחרים שלך שתקים לנתניהו ממשלה הקמת לנתניהו ממשלה. מיקי, אתה גאווה למשק הישראלי הקורס.

אני אדלג. אותו דבר יעקב אשר ויואב בן-צור. הם הפכו לשטיחים עוד קודם. הבטיחו להיות בבלוק וקיימו. הכול בסדר. אבל המשא ומתן ביניהם היה שבע דקות. ראית איזה מהירות? הכול הם קיבלו. שמונה יוזמים יש לחוק הזה. מתוכם איתן גינזבורג, אבי ניסנקורן, איציק שמולי, אורלי לוי-אבקסיס וצביקה האוזר חמישה מתוך השמונה הם כאלה שהתחייבו לציבור הפוך ממה שכתוב בנייר הזה. זה רוב היוזמים. איפה אנחנו חיים? זה עולם הפוך - - - - - קארין, אני קורא אותך לסדר. - - - הבושה?

נציג ימינה לא חתום? צביקה האוזר כשקראתי לו "סוס טרויאני" בטוויטר הוא נעלב. ועכשיו רשימת הבושה הזאת - - הם מקבלים מימון היום,

- - - עוד נגיע למימון שלהם. עוד דקה אחת. - - - שני הערכיים, הממלכתיים והדמוקרטים שהכחישו ואמרו,

אין מימון ואין כלום הנה, חוק עם התנאי הזה. תומכי - - - ברשותכם, חבריי לאופוזיציה המתהווה והמשתמנת, כולכם תצטרפו אליי אבל,

אני רוצה להקדיש את חצי הדקה שנותרה לי לאיציק שמולי ולאורלי לוי-אבקסיס שאיתם יש לי חשבון מיוחד. אני ממש אומרת רגע משהו מהלב - - בכבוד. - - שהתמודדו ברשימה שלי. מה עם עמיר פרץ? הוא לא יוזם פה אבל הוא עומד בראש מופע הנוכלות הזה. יש לך חצי דקה. אני בכנסת כמעט שבע שנים.

אתה פחות משנה ועכשיו אתה תהיה יושב-ראש ועדה,

אתה תהיה שר. אתם סבבה הולכים - - זה נקרא "הסתדרות". הסתדרתם. זה מאותו שורש כמו "הסתדרות". אני חברה כבר שבע שנים בסיעה שאין לה שום דבר מלבד ניקיון הכפיים, אמון הציבור, הערכים והאידיאולוגיה שלה. חברים שהתמודדו איתי באותו פתק והלכנו ברחובות וביקשנו מהציבור להצביע בפתק "אמ"ת" שהפתק "מרצ" הסתתר בתוכו והוריד את עצמו מהקלפי בשביל הדבר הזה הם אלה ששמים את עצמם גשר במופע נוכלות חסר תקדים בתולדות המדינה בשביל לתת יד למופע השחיתות והנוכלות הזה. אני רוצה להגיד להם ולציבור שהצביע לנו סליחה, אני מתביישת. תודה רבה. יאיר לפיד, בבקשה. קודם כול, בואו נודה למה התכנסנו פה. לא התכנסנו פה בשביל להקים ממשלת אחדות, לא התכנסנו פה בשביל להקים ממשלת חירום התכנסנו להקים את ממשלת נתניהו החמישית, שאבי ניסנקורן וחבריו זחלו לתוכה על גחונם ועל חשבון זה שלא יוכלו לעולם להגיד לאף אדם שהם אנשים הגונים. אין דרך אחרת לשרוד. אין דרך אחרת לשרוד. אני מניח שאתה יודע על מה אתה מדבר כי יש לך ניסיון. יש לי ניסיון מהצבא. למה אנחנו יודעים שזה לא ממשלת חירום ובוודאי לא ממשלה של הקורונה? מפני שאין אף מילה אחת על הקורונה בכל הדפים האלה. אין תכנית עבודה, אין תשובה על השאלה מה יקבלו העצמאים שקורסים ושוקעים בחובות, מה יקבלו האנשים שהוצאו לחל"ת יותר מ- 1.1 מיליון מובטלים חדשים שיש לנו עולם שלם שמתמוטט סביבנו. ופה יש הסדר שעוסק רק בדבר אחד ג'ובים. כולם רצו ג'ובים וגם כולם קיבלו ג'ובים. אני לא ראיתי כל כך הרבה תפקידים מהיום שאני בפוליטיקה וגם בשלושים השנים לפני כן כשכיסיתי פוליטיקה. 52 שרים וסגני שרים שכולם מקבלים משהו כדי שהם יוכלו לחזור הביתה ולהגיד, אל תשאלי, רעייתי או אל תשאל,

יש לי לשכה, יש לי נהג, יש לי מזכירים ומזכירות, יש לי חנפנים וחנפניות, כל מי שאני מכיר מסביבי גם לא עשה סידורי עבודה - - ומה אין לי? אין לי כבוד, אין לי יושר, אין לאמת ואין לי הגינות.

ואין להם עבודה בממשלה כזאת. השר לתפוצות. יותר מזה זאת הרי מפלצת בירוקרטית שלא יהיה שום דרך לנהל. אי אפשר יהיה להעביר עט מצד לצד. דאגו לזה שאתם תייצרו לעצמכם מצב שתוכלו לנוח טוב-טוב במשרדים על הספות הנוחות במקום, חס וחלילה, לעבוד בשביל הבוחרים שלכם. החלק העצוב הוא שזה יכול היה להיות קומדיה מופלאה איך אנשים מוכרים את עצמם ואת עקרונותיהם בשביל בסוף לא לקבל שום דבר שיגרום להם הנאה. אל תטעו את עצמכם אתם לא תיהנו דקה אחת במשרדים החדשים שלכם.

אתה תשב שם ותקלל את עצמך כי אתה תגיד לעצמך, אני זוכר את עצמי חודש אחורה כשעוד הייתי אדם הגון שפעל למען מטרות שהוא האמין בהן, ועכשיו אני משרת אנשים שבתוכי ולא כל כך בתוכי אני בז להם בוז עמוק. אני משרת מטרות שבתוכי, ולא כל כך בתוכי, אני בז להן בוז עמוק. אתם מכניסים פה סעיף שלא ראש ממשלה עם כתבי אישום לא יוכל להמשיך לכהן, אלא ראש ממשלה אחרי הרשעה, עבריין מורשע יוכל להיות ראש ממשלת ישראל. ואתה כשר המשפטים תהיה חתום על זה. איך תחיה עם עצמך? עזוב אותך מה תגיד בתקשורת תלך לטלוויזיה ותדבר. איך תחיה עם עצמך? איך תסתכל על אשתך בלילה כשהיא תראה את זה במהדורת החדשות? איתן, אתה חושב שלא יוגש חוק הפונדקאות?

- - עמדת על בימת הכנסת - - - עוד דקה. יוגש חוק הפונדקאות ואתה תצביע נגד. והסיבה שתצביע נגד היא מפני שנתנו לך ג'וב כדי לסתום לך את הפה, ואתה תסתום את הפה.

אל תספר לעצמך שנותרת אדם הגון ביום שאתה תעמוד בכנסת ותצביע נגד חוק הפונדקאות. כי אתה תצביע נגדו. כי יסבירו לך כמו שהסבירו לך עכשיו, שאין ברירה, והמטרה גדולה, ואם היינו עושים אחרת היו קורים דברים גרועים יותר. זוהי האמת, איתן. אתה היום קובר בהסכם הזה את עצמך כאדם הגון וישר שיש לו עקרונות. אתה צריך לעשות את זה,

במודע מתוך ידיעה - - עוד חצי דקה. 52 שרים וסגני שרים, 900 מיליון שקל זה הערכה של חובבים. אני הייתי שר האוצר. אני יודע כמה עולה באמת משרד ממשלתי, אני יודע כמה עולה באמת כל המפלצת הזאת שאתם מקימים עכשיו - - יאיר,

- - מה תגידו ל- 1.1 מיליון מובטלים? מה תגידו לכל אלפי ועשרות אלפי העסקים הקטנים שקורסים? הייתה פה הפגנה מול הכנסת עם הסירים הריקים. הם באים הביתה עם סירים ריקים, ואתם באים הביתה עם סירים מלאים בג'ובים לחלק לחברים שלכם.

זוהי האמת על ההסכם הזה. והכול למה? כדי שתהיה לכם הזכות הגדולה לזחול לממשלתו של אדם שיש לו כתבי אישום על שוחד, מרמה והפרת אמונים ולהיות המשרתים שלו ושל ליצמן ושל גפני ושל סמוטריץ' כל החבורה הזאת, שלי אתם לא יכולים לספר אני יודע מה אתם חושבים עליהם כי נסענו יחד במערכת הבחירות והיינו מדברים בלילות והייתם מספרים לי כמה אתם מזועזעים מהעובדה שאנשים כאלה מנהלים את מדינת ישראל, כמה אתם בזים להם ושונאים אותם. ועכשיו אתם הולכים להיות תחתיהם ותעשו מה שהם אומרים לכם. השנאה היא רק שלך, חבר הכנסת לפיד. תודה רבה. מה שקורה, זה ששם ישב קודם מיקי זוהר, הבוס החדש שלכם.

תודה רבה, יאיר. עופר כסיף,

אני מצטרף למה שאמרו חבריי קודם לגבי ממשלת השחיתות שנותנת לגיטימציה לאדם לא רק מושחת שיש לו שלושה כתבי אישום, אלא אדם שבמשך שנים מסית ומדיח לשנאה גזענית ואפילו אלה שמצטרפים אליו וזוחלים אליו היום הם אלה שהוא גם הסית נגדם, כינה אותם בשמות גנאי, הוציא שלטי חוצות עם תמונות של חבריי ברשימה המשותפת ואת כולנו יחד השמיץ וגידף והסית וכינה אותנו ואתכם "תומכי טרור". והיום אתם הולכים וזוחלים אליו בלי שמץ של בושה. הרצון פה מעבר לג'ובים הרי השחיתות המובנית לאישיות של האיש הזה שמתנהג כמו הדוצ'ה שפיתח תרבות מוסולינית, שבמקום לקרוא עילה תיגר אתם מחזקים אותה ונותנים לה עכשיו לגיטימציה ועוד מנסים להצדיק את זה. אני לא יודע עד כמה אתם אפילו מצליחים לשכנע את עצמכם. ואני לא יודע מה יותר גרוע חוסר היכולת שלכם לשכנע את עצמכם או שאתם כן משוכנעים ועושים מה שנקרא בפסיכולוגיה שטיפת מוח עצמית. לא יודע מה יותר מבייש. ביום ראשון אמור להתנהל בג"ץ. יש עתירות נגד ההסכם הקואליציוני ונגד מינוי הנאשם הסדרתי לראש ממשלה. ביום ראשון יש בג"ץ. בג"ץ הוציא היום צו על תנאי והוא מצפה לתשובות מכם עד יום ראשון. הרצון שלכם לזרז זה לא בגלל מצב חירום כי כפי שנאמר קודם אין שום דבר על מצב החירום בהסכם הקואליציוני או יותר נכון, הגועליציוני. אין שום דבר בהצעת החוק שאתם רוצים לזרז כדי להיאבק במגפה וכדי להילחם לטובת הציבור. ציבור של למעלה ממיליון מובטלים שלא קיבל עד עכשיו בוודאי לא מענקים, אבל אפילו לא הלוואות. כלום. במקום להתעניין בציבור אתם מתעניינים בעצמכם.

לאן תוליכו את הבושה, תגידו לי? למעלה ממיליון איש מובטלים והרבה למעלה מזה אנשים שלא רק שיש להם סירים ריקים הם כבר צריכים למכור את הסירים. ואתם הולכים לשם ואין על זה שום דבר בהסכם או בהצעת החוק. אתם רוצים בין השאר לקדם את החוק הזה היום כדי שהוא יעבור לפני הבג"ץ של יום ראשון שבו אתם מחויבים לתת תשובות. זאת הסיבה המרכזית שאתם רוצים להעביר את זה היום. אני רוצה להגיד עוד שני דברים קצרים. תרשום גם שתיקה של אנשי ליכוד בזמן שאתה מדבר.

לא, לא, אל תעודד אותם להפריע לי. שיירשם בפרוטוקול שהם שותקים כשאתה מדבר. חצי דקה. אני רוצה להגיד שני דברים קצרים: לא רק שיש פה שינוי משטרי, כמו שנאמר קודם, לכיוון אוטוריטרי מובהק תסתכלו טוב על החוק ועל ההסכם. סיום המפלגות. שימו לב - אין מפלגות. יש זיקה אישית. תסתכלו לכל אורך הטקסט.

לא מדובר על מפלגות ואפילו לא על גושים. מדובר על זיקה. או שיש לך זיקה לראש הממשלה או שיש לך זיקה לראש הממשלה החלופי. הכול אישי. או שאתה נאמן לדוצ'ה א' או שאתה נאמן לדוצ'ה ב'. תודה רבה. ודבר אחד - - משפט אחרון. משפט אחרון בהחלט. אני אמרתי קודם לבועז בשיחת חולין לפני כמאה שנה משפטן גרמני בשם קארל שמידט שאולי חלקכם מכיר אמר שאין צורך בפרלמנט. למה אין צורך בפרלמנט? הוא אמר: השיחות בפרלמנט בדרך לקבל החלטות כאילו ניקח קטר ונצייר עליו להבות ונגיד שהוא נוסע. משום שכל הדיבורים בפרלמנט, אומר קארל שמידט, הם לא באמת אלה שמשפיעים על קבלת ההחלטות. מי שמקבל את ההחלטה זה מי שיש לו יותר כוח והחליט על ההחלטה הזאת מראש. כל השיח הזה מיותר. לשם אתם מובילים אותנו. בעצם ההעלאה של הבקשה לפטור מהנחה אתם רק מאששים את מה ששמידט אמר. תודה רבה.

כהן, בבקשה. עוזי, אני קורא אותך לסדר. סליחה. חברים, אין לי בישיבה הזאת דבר וחצי דבר נגד חבריי מהליכוד ולא נגד החבר'ה מש"ס.

הם עשו את זה. מבחינתי, אתם,

אתם הבעיה הגדולה של הבחירות האלה. אני ידעתי בדיוק מה הם רוצים. אני יודע מה חברי ארבל רוצה מדינה דתית ימנית - - יהודית ודמוקרטית. - - יהודית, דמוקרטית, דתית, ימנית. אין לי שום ויכוח איתו. אבל, אתם, חברים מאוד מעצבן אותי. אני קראתי את חיים לוינסון "ערכיים תמיד". קראתם את זה? הוא מדבר על כך שפשה איזושהי התנהגות שאנשים שהם לא מהמילייה שלנו

שנייה. אנחנו בוודאי שופכים אש וגופרית על כל מי שעובר ממקום למקום וקוראים לו "אתה גונב קולות", "אתה חנטריש", "אתה זבל". באיזה דברים לא השתמשו נגד אורלי לוי ויש לי ביקורת עליה. אבל אתם רוצים שיקראו לכם ערכיים. אתם יותר גרועים מהחבר'ה האלה. אתם גנבי הקולות האמיתיים של הבחירות האלה.

תתבייש לך שאתה נכנס לרעננה. אתה חתום על חוק שמשנה את המשטר במדינת ישראל. תתבייש לך שאתה הולך לאנשים שלך. אתם מצקצקים בלשונכם אתם לא מתביישים? לספר סיפור על או בחירות או זה? למי אתם משקרים? אתם אפילו לא הייתם בלופ הזה שישבנו בתוך כחול לבן ואמרנו,

יש עוד אלף ואחת אופציות. אני לא רוצה לדבר - - - - - מיקי, סליחה. אני לא מדבר על הסיפור האישי איך בגדתם באנשים - - - - - - - - - - - מיקי, אותו דבר רק עם 18 שרים. מה אתה אומר?

בבקשה. זאת התרבות.

- - - אבי ניסנקורן, תן לו הנחיות. תן לו, תן לו. מיקי, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.

רגע, אל תפריעו. מיקי, אם היית שולח וואטסאפ זה היה פחות מפריע

אין לי דבר וחצי דבר לא לש"ס ולא לליכוד. אתם צריכים להיות אלה שתתביישו כשאתם חוזרים לבתים שלכם. תתביישו כשאתם חוזרים לערים

אני מסיים.

אני אסתכל עליך, איתן,

ושהציבור שבחר בכם ישפוט ואתם תתנו את הדין לציבור שלכם. אבל, תדעו לכם, שבתקופה הקרובה לא תקום ממשלה. אתם יודעים למה לא תקום? כי בסופו של דבר יושב פה מיקי זוהר שבעוד כשבוע וחצי אתה תגיד, מתי אתה תקבל מנדט להקים ממשלה? ב- 6

תגישו את זה ביום אחד. - - - עודד פורר, אתה מפריע. - - - אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. - - - אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. אני אומר לכם, אל תסתתרו מאחורי כל מיני סיסמאות. אתם רוצים בקעת הירדן? אנחנו נתמוך - - עוד חצי דקה. - - ואני אומר לכם שב- 1 ביולי, צר לי לאכזב אתכם אתם מאמינים לראש

ם אותו

טוב מכל אחד מכם שאתם יושבים ביציע. אז אני רוצה להגיד לכם קודם כול, תנו כבוד לבית הזה. עוד לא הגשתם הצעת חוק בימי חייכם, עוד לא ישבתם בישיבת ועדה בימי חייכם, עוד לא הצבעתם הצבעה של ממש

אני מדבר על זה שאתם אומרים שאת כל זה

אבל כחול לבן לא לקחה על עצמה ולו תפקיד אחד שקשור למאבק בקורונה. יש לכם שר לעניינים אסטרטגיים,

שר התפוצות, שר המורשת, ו"ירו" כי שר "שלים" זה כנראה של מישהו אחר. וכל החלוקה

אתה תיתן את ידך לזה שהסיפוח הזה יקום ויהיה ואיתו ימות הסיכוי להיפרד אי פעם מהפלסטינים. ואני יודע מה אתה חושב על זה, אני יודע מה חושבים על זה רוב החברים והפלג שמתכנה היום כחול לבן. וכל זה בשביל מה? עכשיו אני מדבר עליך. אתה תהיה שר המשפטים, ומשמח אותי שאתה תהיה

לאט ובתיאבון. ובשביל הדבר הזה אתם חתומים בו. אתם גם חתומים על זה באופן אישי.

אבי, חתום על זה באופן אישי, על הצעת חוק שתאמין

אנחנו מחכים לפטור מחובת הנחה על ההצעה הזאת. מה ההצעה? ההצעה שתפסיק את ההתעמרות של הבנקים בעסקים הקטנים ובמשקי הבית - - יש לך עוד שתי דקות.

אני אסביר במה מדובר בשתי הדקות שנותרו לי. אין טיפול בקורונה. היא עוסקת בנושא של הקורונה.

ת הכספים עם בעיות בלקיחת הלוואות מהקרן בערבות מדינה על-ידי הבנקים, בהעלאת ריביות על-ידי הבנקים. הצעת החוק הזאת מאפשרת ללווים למשקי

לעסקים קטנים שרוצים לדחות תשלומי הלוואות עד חצי שנה שהבנק יהיה מחויב לדחות את תשלומי ההלוואות האלה לתום תקופת ההלוואה ללא שינוי

אז בואו נדבר לאותם אנשים שיושבים בבית מפוחדים לגבי העתיד שלהם,

לגבי הפרנסה שלהם. אני פונה ליותר ממיליון מובטלים ואומר להם כאן בצורה הכי ברורה, נעשה סדר במה שקורה

הציבור בבית צריך לדעת שכשהם ביקשו עזרה, שכשהם עכשיו מידפקים על דלתות הביטוח

יש פה אנשים שהולכים להתרווח לא

בלשכה בתל-אביב,

שרד. ומאוד חשוב שיידעו כל אותם אנשים שעכשיו מסתכלים

אז לפחות תדעו שאם מכרתם את כל מה שאתם מאמינים בו ואת כל מה שנשבעתם בשבילו ונכנסתם לפוליטיקה,

מזה. תדאגו ללכת גם ללשכה בתל-אביב, גם ללשכה בירושלים, תזמינו הרבה סודה, תעשו חופשות. חס וחלילה, אל תבזבזו אף ג'וב, אף

כדי לבנות אלטרנטיבה שלטונית,

על ידי כל אחד מכם ואחרים שאינם יושבים פה. הגיעה העת שתפסיקו לשקר לעצמכם, חבריי, ותפסיקו להשתמש במשפט:

על החוקים עוד בטח נמשיך לדבר.

בבקשה, יואב סגלוביץ'.

האמת היא שדיברו פה על חתונות, ובאמת החתונה בין

יש לו שותפים, הוא לא לבד.

לא ידעתם אפילו שיש פירוק לכחול לבן. לא ידעתם, לא סיפרו

לא רק שהוא יהיה בובה,

ואפילו לא החוט של בני גנץ אלא החוט של בנימין נתניהו - נאשם בשוחד, מרמה והפרת

מה התכלית?

לא ישראל לפני הכול, ולהגיד בצורה מפורשת שהערכים החלופיים שלכם זה גיבוי מוחלט לשוחד מרמה והפרת

אנחנו פוליטיקאים. אתם חושבים שהבאתם משהו כזה מפואר לציבור הישראלי, תגידו במפורש שכל תכלית התיקון היא לגבות את המציאות הזו של שוחד,

איתן,

שזה

הבית הזה, המקום הזה שאני מכבדת אותו ונרגשת מחדש כל פעם כשאני מגיעה לכאן, לא יכול לשאת את העלבון, את הפגיעה,

של כל מה שהוקם פה בדמוקרטיה ב-72

כחול לבן על מנת לייצר מצב שנוכל ללכת לממשלת אחדות אמיתית וכזו שהיא נכונה למדינת ישראל. התוכנית היתה לבחור במאיר כהן להיות יושב-ראש הכנסת, והתוכנית היתה אחרי זה לחוקק את

כל השאר הצביעו והתיישרו.

הם באו לעשות דבר אחד ועשו בדיוק ההיפך ממה שהם אמרו - באותה חצי שעה. לא שאלו אותם,

גבי אשכנזי, בני גנץ,

למעט שלושת האנשים האלה אף אחד מ-33 מחברי הכנסת של כחול לבן בשעה 15:30 לא ידע מה יקרה

עודד, זה יבוא לכספים. החוק באמת עוסק בכלכלה, הוא מאפשר לראש הממשלה החלופי ליהנות ממעון ואבטחה כי חס וחלילה שלא יהיה ליושבים היום בבלפור מקום לגור אחרי שיוציאו אותם מבלפור, אם יוציאו

האם לא היה לכם מספיק זמן כדי לעגן בהסכם הזה את ערך

דנתם בג'ובים, במעונות,

במינויים, במספרים. כשרציתם היו סעיפים

(חבר הכנסת מיקי לוי מוחא כפיים) מגיע לה מחיאות כפיים. לא מוחאים כפיים בישיבת ועדה. אחמד טיבי,

היינו חלוקים בחלק גדול מהנושאים,

ואז ברגע אחד מסוים כאילו היה מדובר במגדל קלפים שקרס. לומר לכם שהאכזבה דילגה מעליי?

גם אני התאכזבתי.

שחלק גדול מכם מרגיש לא טוב עם מה שמתרחש. חלק גדול מכם מרגיש

אין בושה? אני אסיים בהשוואה בין חיות לבני אדם. ההבדל הוא הבושה. כשבני אדם מתביישים הם מסמיקים, חיות לא מתביישות ולא מסמיקות. תודה רבה. הבנת את ההבדל, מיקי?

הם משחיתים כל חלקה טובה במדינה, הם באים ומשחיתים את כל האנשים שלא נמצאים איתם באותה דעה. שמענו את הנאומים של גנץ, שמענו את ההבטחות מערכת בחירות אחר מערכת בחירות, אחר מערכת בחירות. לא ישנו, הסתובבנו בכל הארץ, ממטולה וקריית שמונה בצפון ועד אילת בדרום,

לא משנה מה תהיה התוצאה הרי עליה יערערו. מפכ"ל המשטרה ייבחר על ידי ראש הממשלה. אנשים שהיו איתי ואיתנו במה שהיה פעם כחול לבן, היום זה חוסן ישראל, עדיין מנסים לקרוא

אני לא בטוח שעברו שלוש דקות.

שר וסגן שר עם זיקה לראש ממשלה חלופי, חוק לפיזור כנסת שיקבע אם יהיה ראש ממשלה, ואי אפשר להזיז ראש ממשלה אם לא עונים לפחות על X חברי כנסת שאומרים כך או X חברי כנסת בעלי זיקה שאומרים

זה מה שרשום כאן. חקיקת חוקי-יסוד, חוקי היסוד הם השלב לקראת חוקה במדינת ישראל. לאי יתכן שזה יהיה כך בהליך בזק.

מכניסים כאן

לבטל את לימודי הליב"ה, לא יהיו לימודי ליב"ה,

לא יהיה שוויון - - - חבר הכנסת טופורובסקי, תירגע. איזה אלונקה? על מה אתם מקשקשים?

עוד לא דיברתי, איזה קשב? חבר הכנסת מיקי לוי, תן לו

בכל זאת, מדובר כאן בהליך של חקיקת חוק-יסוד. הגיוני שהביקורת הזו תישמע, אבל בצוק העיתים, כשאנחנו אחרי שלוש מערכות בחירות ועמדנו להגיע למערכת בחירות רביעית, במצב הנוכחי, מהלך קריטי

יש לך טעות.

יש לך טעות.

אתה לא נותן לו. גם עליו חלים על כללי האתיקה. לא עדיף להתרכז במצביעים שלך שאין להם אוכל, אבל אתם סוגרים פה ג'ובים על גבי ג'ובים במקום לנזוף במשנה לנשיאה? חבר הכנסת עידן רול, תנו לו לסיים את דבריו. חשוב מאוד

חברת הכנסת אלהרר, נא להירגע. אנחנו רוצים לשמוע את חבר הכנסת פורר. בסוף הדיון תשאלי מה שאת רוצה. תציעי בסוף הדיון את מה שאת רוצה להציע. אני מציעה לחבר הכנסת פורר לשאול את היועצת

אבל בשביל להתחתן הם צריכים כרטיס טיסה וגם את זה הם לא יכולים לעשות היום כי אי אפשר לטוס מפה. אז איך הם יתחתנו? איך תפתור להם את הבעיה בדיוק? זה גם קריטי. אפשר היה למנוע בחירות בנושאים האלה, לא בהכרח ב-36 שרים ומעון חלופי לראש הממשלה. אפשר היה לפתור את הבעיה של פניציה

זיקה רגשית.

הנושא הזה של זיקה, בוודאי בנושאים המשפטים, ואנחנו מתקרבים כבר לדין הפלילי בכל מיני נושאים של ניגוד עניינים, אני רוצה להבין מהי הזיקה הזו ואיפה היא באה

היית פה כשהאשימו אותך שכל החברים, יזהר ואיתן וכולם, לא ידעו מההסכם שמתגבש, וחבר הכנסת רם בן ברק אמר שזה לקח רק

אני לא חושב שאתה ידעת מזה,

שבאותן שעות שהעסקה המסריחה הזו התגבשה

נותן לכם את הקרדיט שיש גבולות, שאתה לא היית נותן לאף אחד לנהל משא ומתן, ולתת ליולי אדלשטיין את ההצלחה של התרגיל שהוא עשה עם ההתפטרות כדי לפרק את בית המשפט העליון.

אני קודם כול רוצה להגיד יש לי

הם אמורים להיות דבר יציב וקבוע ובשינוי בהם יש משום סתירה פנימית. אני אגלה לך על מה הוא אמר את זה, על זה שרצו למנות במקום ממלא מקום אחד לממשלה, שני ממלאי

זה

זה ערכיה של מדינת ישראל?

חוק-יסוד: כיבוד ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. כמו שיש שני ראשי ממשלה יש גם שני שרים לאותו - - - על הערכים האלה התכוון

אתם לא מתביישים?

זה לא

תחת הכיסוי של ממשלת חירום או אחדות, מוצג בפנינו הסכם וחוק להקמת ממשלת חסינות ושחיתות. חוק שמחוקק ישנה את המשטר במדינת ישראל, לא פחות מזה, ויחזק את

לכן, זה יהיה תירוץ קלוש. להגיד להיכנס מתחת לאלונקה ובסוף להרים את

זו בדיוק התוצאה.

החוק הזה משקף הסכם קואליציוני שהוא הסכם בין נאשם בפלילים שדואג לעצמו, כולל חקיקה פרסונלית

לבין מי שקרס מאיזושהי סיבה והפנה גב ללמעלה ממיליון אזרחים שראו בו סיכוי לשינוי ותקווה. ההסכם והחוקים האלה, טוב אם לא היו באים לעולם. כל מי ששותף לזה ייזכר לדיראון עולם.

מיקי לוי, ואחר כך אוסאמה סעדי. תודה רבה.

שבאופן הרחב שלהם, כשאתה בודק אותם, זה

מדגל כחול לבן נשאר רק צבע אחד, צבע לבן.

הסכם שהצחנה ממנו תאפוף אתכם כל זמן שאתם תהיו בכנסת.

אז אני רוצה,

להרגיע אותך: לא ירדנו מהחוק הנורווגי. קודם כל שתירגע. דבר שני - - - לא ירדתם.

אתם תביאו אותו לציבור ואתם תעבירו חוק מדלג. אני קורא אותך לסדר. תן לי לסיים את המשפט שלי.

במקום שמעכשיו תעמוד כחומה בפני הניסיונות לקעקע את מערכת המשפט ואת שלטון

הרי רק לפני כמה ימים שמענו את בני גנץ ואותך אומרים שסלע המחלוקת הקשה ביותר עם הליכוד ועם בנימין נתניהו זה שלטון החוק

לבנימין נתניהו, לנאשם נתניהו, שלושה חברים זכות וטו. אתה לא תוכל למנות

מיקי זוהר הצהיר בוועדה, בוועדה - - - שמעו אותו. שהוא הולך להצהיר שהם בעד לבטל.

לא, לא נכון. הוא הצהיר.

הוא בעצמו אמר את

הוא יפעל לתיקון. יפעל לתיקון, בטח כשיש הסכם שאוסר על זה, פטין. אין הסכם - - - ולכן, אני אומר לכם גם מבחינה חוקתית, ואת זה אני שואל גם את היועצת המשפטית של הוועדה אבל גם את

אבל גם אתם לא תקבלו את הוודאות,

תודה רבה. רגע, לא סיימתי.

מה הצעת החוק הזאת? ממשלת חילופים. המילה שהכי הרבה מופיעה פה זה

מה עם אנשים שיושבים בבית?

מה עם המובטלים? לזה אין פתאום כסף. לחלופי יש כסף, למשהו קבוע ורציני אין כסף. אז אנחנו, כמו שאמרתי, נילחם.

שידאג לאינטרס של האנשים ואנחנו נשב כאן ובאמת נילחם על האינטרס האמיתי של האנשים.

תודה רבה. יזהר שי ואחר כך עוזי

תסתכלי עלי, חברת הכנסת אלהרר, אני סיכנתי את החיים שלי למען המדינה הזו במלחמות. שני בנים שלי סיכנו את החיים שלהם. כל המשפחה שלי, הקרובה וגם היותר

למען חרדים,

בלי הבדל בין דת, גזע,

נטייה מינית, נטייה

לכם יש ערכים ולי יש ערכים. אני רוצה להדגיש, אני לא מתבייש בשום דבר. ניגשתי

אני מסתכל על עצמי במראה ולכל אחד מכם בעיניים ואני אומר לכם: בלב

אתם יכולים כמובן להיות חלוקי דעות אבל הדרך לפתור את משבר הקורונה, זו הפעם הראשונה מאז התחיל המשבר הנוראי הזה שקם קבינט ברמה ממשלתית, שיתכלל את המלחמה, את הנתונים, את המעקב.

אנחנו לקחנו דרך שונה כי אנחנו רוצים לקחת אחריות. אנחנו נטפל בשני-שליש מאזרחי ישראל, וגם בשליש האחר, שלא רוצה אותנו בממשלת אחדות, זה בסדר. אפרופו סקרים, שני

האמנתי לשני רמטכ"לים איומים ונוראיים, שהם זוחלים על גחונם וכו',

זאת שיטה ידועה איך אתה לא מפיק באמת לקחים מדבר שקרה. אתה אומר מקסימום הייתי קצת תמים,

אתם צריכים לשאול את עצמכם מה קרה שהוביל לזה. לא רק להאשים אחרים, שזה בסדר, דרך

על זה הולכים ואומרים לציבור שלם: אז מה אם בחרתם מישהו, אז מה אם היה לכם פריימריז,והיה לכם,

ההסכם הזה - - - - - - לא, את לא תפריעי לי עכשיו. ההסכם הזה הוא לא הסכם מושלם, נכון. מה שאנחנו מביאים מבחינת החוק, יש בו דברים לא פשוטים אבל הוא מסקנתי עם המצב. זאת דעתנו. יכול להיות שאנחנו חושבים אחרת מכם, זה לא

ואני לא משפטן, אבל הדבר שתפס את עיניי הוא אחד הסעיפים שבו ראש הממשלה, אחד מראשי הממשלה, מוותר על הסמכות שלו ועל שיקול הדעת שלו לפטר שר או מישהו אחר בעל זיקה לראש הממשלה החלופי. איפה אנחנו עומדים? אתם דיברתם, גם

לא, אז תעצור.

אם הם לא מכבדים אותי אז זה אומר יותר עליהם מאשר עלי.

או שנחכה עד שהם יתפנו. תתחיל מהתחלה, אנחנו מחכים - - - תתחיל מהתחלה. זה פחות מדבר

נכון, ההשכלה שלי היא לא במתמטיקה ולא בחשבון אבל אמרתי: יש 59 חברי כנסת,

צריכים לקבל 26 תפקידים של שרים וסגני שרים, הם יתסדרו. הלכתי לגוש השני:

קראתי את החוק, תאמין לי, ההשכלה

אני יודע שזה לא כאן. אבל הוא מאמין בזה. אמרתי שהוא מאמין בזה כי הוא אמר שהוא מוכן ללכת על חוק מדלג.

תיקח אותי אתך לטיול הזה שנקרא ממשלת חירום. שלא נשלה את עצמנו, זאת לא ממשלת חירום. זאת לא ממשלת קורונה. זאת לא ממשלת ערכים. זו לא ממשלה שאכפת לה מאזרחים, שאנחנו

נוכל לעצור את השיגעון

של אדם שמואשם בפלילים ועדיין מכהן כראש מממשלה. אבל, ואבי, כן, אני פונה אליך,

הייתה לי ביקורת, אבל אפילו את הדמוקרטיה הפורמלית, שכל כך התגאו בה, מכרסמים בה ופוגעים במעמד הכנסת. אני מציעה

בשביל מה צריך פרלמנט? בשביל מה צריך חוקי יסוד אם אפשר למחוק אותם כך,

בשביל מה צריך שר משפטים אם לראש הממשלה יש את אלה שיצביעו ויעשו

ואתם יודעים מה? אם נצליח לא לתת לכם לבצע את התוכניות האלה אנחנו נהיה שם כדי לעשות את זה. יוליה, אחרונת הדוברים, בבקשה. אחר כך יש הערות של היועצת

לפעמים אתה מגיש משהו, זבנג וגמרנו, ולוקח זמן עד שאתה

רגע, צריך לתקן פה.

זה בחוקים רגילים אז במיוחד בחוק יסוד, שהוא בעצם משנה מהיסוד את המבנה השלטוני שלנו.

משתמשים בו יותר מידיי וזה לא בריא,

לא בריא לכנסת ולא בריא לממשלה. אתה יודע, יש פתגם כזה שרק חתולים נולדים מהר, זה המצב. אני מקווה מאוד שאנחנו לא שם.

החוקתי של הנושא, ובמיוחד כשאנחנו מדברים על חוק יסוד, שמחר חוק היסוד הזה ייכנס לספרי האזרחות של מערכת החינוך וילדים יצטרכו ללמוד אותו.

לך מותר להפריע אני רואה. היא לא חברת ועדה. אמרתי לך, גם לא חבר ועדה יכול לדבר ואסור לנו להפריע ליוליה.

אני יושב פה ואני חושב שאנשים מתעלמים מהסיטואציה שיש לנו משבר כלכלי מטורף במדינת ישראל,

מעל מיליון מובטלים, שאנחנו חייבים לשלב ידיים ביחד בשביל לצאת מהמשבר הזה, הבריאותי

רצון שהכנסת תעשה דבר אחד והממשלה תעשה דבר שני.

מגדלים שאין בהם שום משמעות, פשוט מגדלים של חול. אני חושב שהדרך שלנו כרגע חייבת להיות דרך האחדות,

אנחנו בתקופה שמדינת ישראל צריכה אחדות

באמת.

הסבר קצר של - - - אבי, אבל מה הבעיה שתדבר? תודה, לא, אני מוותר על זכותי.

הסבר קצר,

הוועדה תכבד אותה, אבל עצם העובדה שהוגשה עתירה שקשורה להצעת החוק לא יכולה לעכב או למנוע מהכנסת לחוקק - - - אבל אמר,

ראו את זה

זאת יו"ר הוועדה. יש רצון של רוב חברי הכנסת, כנראה, נראה את זה בהצבעות, לכונן ממשלה אחרי שתקופה ארוכה יש ממשלת רציפות והוועדה צריכה להחליט האם הנימוקים האלה מקובלים

בהמשך לדברים שנאמרו יש פה עוד סוגיה מאוד רצינית, שאנחנו מדברים פה על הצעת חוק פרטית לתיקון חוק סוד - - - חברת הכנסת אלהרר העלתה את זה בדבריה. נטענה טענה, והעלה את זה גם עוד חבר

המהירות שאנחנו עושים את זה ראויה?

מתי תינתן לו ההזדמנות להבין מה קורה פה מתחת לאף שלו,

אני קורא לך לסדר בפעם הראשונה.

נותן ליועצת המשפטית להשיב. לעניין טענות לגבי תוכן

זו ממשלת נתניהו החמישית או ממשלת אחדות. ממשלת הג'ובים או ממשלה ששמה על הציבור. ממשלת ג'ובים. מי בעד מתן הפטור?

אני מבקש שיוסיפו לי את הזמן. קיבלת עוד חצי דקה.

הולכת להיות פה תופעה מדהימה, הממשלה תשמין והוועדות תצטמצמנה.

כי לא יהיה

אז מה אתם הולכים לעשות? אתם הולכים לצמצם את מספר החברים בוועדות, ואז כדי שכל התהליך הדמוקרטי הזה, שאנחנו כל כך מתגאים בו,

כי בוועדות יהיו חמישה-שישה-שבעה משתתפים ולא יהיה אף אחד שיפקח על הממשלה. אני בטוח שגם לכם,

יש ביקורת על

אבל לא יהיה לכם אף אחד בכנסת שיעזור לכם להתמודד עם זה. ואני בטוח שכל אחד שיושב פה לא מרגיש נוח עם המספר המטורף הזה, של 36 שרים ו-16 סגני שרים, ועוד מעון לראש הממשלה ועוד כל מיני עסקאות חליפין כאלה ואחרות שיש בתוך ההסכם הזה.